נימוקך לקושי שיש בזה שהארכת המעצר תחת שיקולי קורונה תהיה להגבלה של חמישה ימים בלבד. קודם כל צריך לזכור שזו לא עילה נפרדת.

שאנחנו לא יכולים לצמצם את זה רק לשיקולי קורונה, וברגע ששופט לוקח - - - הארכת מעצר ביחס לכלל השיקולים שעומדים לפניו, ונתתי כמה דוגמאות אתמול על נושא של תיקים בפשיעה חמורה, שבהן יש הרבה מאוד פעולות לבצע, חלקן קשורות בחשוד שנמצא בבידוד ולכן בעטיין אנחנו נבקש יותר ימים או לקחת את השיקולים האלה בחשבון, וחלקן לא קשורות ישירות אליו, אבל גם הן צריכות להתבצע. זאת אומרת שסך הכל המכלול הוא שאנחנו צריכים להסתכל על מכלול השיקולים. אם העילה היתה רק נושא של מעצר לצרכי הקורונה בלבד, וזו היתה עילה נפרדת זה סיפור אחד. אבל פה אנחנו מדברים על כלל השיקולים ביחד, ולכן אנחנו לא יכולים - - - אז אם זה כך, שיגיש את

שהוא רוצה בעטיה להגיש. אז כמו שאומר עכשיו חבר הכנסת מיקי לוי אם יש עילה - - - שהיא כבדה, ממילא ייתכן שהארכת המעצר תהיה יותר ארוכה, שיקולי ה - - - גם שם החוק הוראת שעה נגיף הקורונה החדש. אם יש עבירה מסוג פשע שנותנת לו יותר ימים שיגיש.

אומר ככה: שיקולי הקורונה נכנסים כחלק מהשיקולים. אם אנחנו נגביל את הארכת המעצר למספר ימים, זאת אומרת שבעצם אנחנו לא נותנים מקום לשיקולים האחרים,

- - - - - - אם השופט אומר שיקולי החקירה מצדיקים הארכת מעצר של 10 ימים, הוא יכול להיערך ב-10 ימים. כל החקיקה הזו היא כשיש מגבלה של קורונה. אנחנו אומרים אם המגבלה של קורונה היא המגבלה המכרעת, אנחנו מבקשים שזה יהיה לחמישה ימים בלבד. אני עונה, אני אסביר עוד פעם: השופט, אני עכשיו בא בנעלי השופט. אני עכשיו מסתכל על התיק כולו ואומר אוקיי, יש לי פה שיקולים שקשורים לקורונה, זאת אומרת יש פה חשוד שנמצא בבידוד,

ויש פה גם פעולות אחרות לבצע. מה אני כשופט אמור לעשות? אני אמור להגיד טוב,

יש פה מספר פעולות חקירה שצריך לבצע שלא קשורות לקורונה, ויש פה גם חשוד בקורונה. כמה אני יכול להאריך בסיפור הזה? אני יכול להאריך רק חמישה ימים - - - לא, לא. לא נכון, זה לא נכון. אני מבקש זכות דיבור. זה יהיה בדיון הפנימי שלנו. נא לא להפריע. מה שאני רוצה לומר הוא כשהשופט נותן החלטה הוא לוקח בחשבון את כל השיקולים. אם אנחנו נגביל אותו לנושא הקורונה לחמישה ימים בלבד, מה שיקרה הוא שהשופט יגיד רגע, יש פה גם שיקולים נוספים, אבל הקורונה מגבילה אותי.

אני לא יכול לתת לכם הארכת מעצר ליותר מחמישה ימים כי גם שיקול הקורונה נכנס פה. שיקול הקורונה הזה יוצר מצב שהשופט יגביל את עצמו בגלל הקורונה, למרות שיש פה עוד - - - שהוא היה נותן עליהן יותר. פשוט לא יאומן. - - - שסך הזמנים נשאר מוגבל כמו שהיה עד היום. לא הארכנו את - - - לא נכון.

הבנו את הטיעון. אבל אם אני כשופט - - - ברשותך,

מילה לגלעד שמעתי אותך אתמול שמבחינתך לא היתה לך בעיה בחמישה ימים האלה. בסדר. הוא טוען עכשיו טיעון. בניגוד לנו, הפוליטיקאים, לא תופסים אותו במילה של אתמול, הכל בסדר. גבי פיסמן ממשרד המשפטים. בבקשה. אני מתנצלת, כי לא הצלחתי לשמוע כל כך לא את הוועדה ולא את הדברים של גלעד, אז ייתכן שאחזור על הדברים. הדבר המרכזי שצריך לשים על השולחן זה שאנחנו בתוך פרקי הזמן שקבועים בחוק, אנחנו לא מבקשים לסטות מפרקי הזמן שקבועים בחוק בתוך מגבלות חוק המעצרים כבר עכשיו, ולכן בעיניי הגבלה בעניין הזה דווקא משדרת מסר שהוא מסר הפוך ממה שהתכוונו לשדר. הדבר הנוסף על עלית המעצר הנפרדת, המסר שהדבר הזה יכול לעשות בהקשר הזה, כבר דיברנו על זה בדיונים הקודמים אז גם על זה לא אחזור. יש לנו כן חשש קביעת תקרה של חמישה ימים בהקשר הזה, בעצם, מבחינת ההתנהלות של בתי המשפט והמערכת השיפוטית נתפסת כרף עליון, ולכן אותה תקרה של חמישה ימים שגם ככה אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהנסיבות לא השתנו שם, לפחות לא באופן דרמטי, כי מרבית פעולות החקירה המהותיות לא יכולות להתבצע בזמן הזה. המשמעות היא שזה בעצם הופך לדיון של שגרה ולבית משפט אין בתוך הדבר הזה אפשרות לבחון איזשהו שינוי מהותי של הנסיבות. המצב הרפואי מן הסתם לא ישתנה בתוך פרק הזמן הזה, ולא תהיינה פעולות חקירה נוספות דרמטיות שיכולות להשפיע על ההחלטה השיפוטית. אז תחשבו האם זה באמת מייצר את אותה ביקורת שהוועדה מבקשת להפעיל. הטיעון האחרון שרציתי להתייחס אליו זה פרקי הזמן שבעצם בתי המשפט עושים בהם שימוש כבר היום. כבר היום אנחנו יודעים שפרקי הזמן של המעצר הם פרקי זמן קצרים, ממילא יש ביקורת שיפוטית מאוד מאוד תכופה על מעצרי ימים, ולכן במובן הזה אני לא משוכנעת שזה עושה איזשהו הבדל. אולי אפילו במקרים מסוימים זה דווקא אפקט הפוך.

אני פותח לדיון. זו ההסתייגות שלי מה שעכשיו שמענו ממשרד המשפטים זה פשוט לא נכון, חד משמעי. אם יש לי עילה של תקיפה בנסיבות מחמירות אני אבוא ואבקש ימים בעילה של תקיפה בנסיבות מחמירות, בכלל לא אביא את הקורונה. מה זה הקשקוש הזה? אני אבקש את העילה על פי אותה עבירה שהוא ביצע אם מספר הימים הם יותר מחמישה ימים. הפחד שלי, ואני מכיר את אותן הארכות מעצר לא מהיום הפחד שלי שיבואו ויגידו אה, יש לנו בלתי מוגבל, אנחנו נשכח ממנו. זה לא עובד. אם יש לי עילה תקיפה בנסיבות מחמירות, בוא תבקש 12 יום.

את קובעת כבר שבית המשפט יתכנס לגבול החמישה ימים? אני חושב שהמשטרה פה מטעה את כולנו ומתעתעת בנו, כי כל מטרת החוק, כמו שאמרת, אדוני היושב-ראש, היא בגלל הוראות הקורונה. ואני מפנה אתכם לסעיף (ב2)): (ב2)בלי לגרוע .... הוגשה בקשה לצוות על מעצרו של אדם, ומצא שופט כי מתקיימת עילה ....., רשאי הוא...להורות על מעצרו של אותו אדם גם אם מצא כי קיימת מניעה לקדם את הליך החקירה בעניינו באותה עת בשל הסיכון הבריאותי הכרוך בחקירת חולה או אדם המצוי בבידוד....". זו העילה. אנחנו לא מדברים על כל העילות האחרות. אם יש מסוכנות, אם יש שיבוש הליכים, אם יש פגיעה אני לא יודע איזה,

המשטרה יכולה לבקש אפילו 15 יום. לא, לא. אני חושב שיש פה אי הבנה. אני אסביר. זה דבר שכבר אמרנו קודם: הנושא של הקורונה רוכב על העילות האחרות. זה אומר שלפי מה שהוועדה מחליטה עכשיו אני חושב שזה מה שהממשלה בעצם אומרת: אם הבן אדם מסוכן והוא נכנס למעצר בגלל חשש לתקיפה בנסיבות מחמירות,

הוא מאוד מאוד מסוכן, אבל הוא גם בבידוד

התוצאה של התיקון הזה שהוא יוכל להאריך לו רק בחמישה ימים. בגלל שאנחנו אומרים: ברגע שאתה שקלת גם את (ב2), כלומר במצב רגיל היו מגישים בקשה על אותו אדם אלים במסוכנות של שבעה ימים. במלא מוגבלים עד 15 ימים גם לפי התיקון הזה. עכשיו פה יכולה להיות סיטואציה שבה באה המשטרה ואומרת: במצב רגיל הייתי מבקשת שבעה ימים אבל עוד שלושה ימים עד סוף הבידוד, אז אני בעצם צריך 10 ימים. בגלל (ב2) לא נותנים שבעה ימים נותנים עשרה. אנחנו אומרים: לא, לא, לא. אתה יכול לקבל רק חמש. ברגע ששקלת את (ב2), ברגע ש- (ב2) הוא חלק מהשיקולים שלך, אתה מוגבל לחמישה. - - - אני מתמצת את הטענות של חברי הכנסת מיקי לוי ויואב סגלוביץ כתוב ב-(ב2), וצריך לזכור שההסתייגות הזו היא לסעיף (ב2), היא מוסיפה משהו ל- (ב2): "...ובלבד ששוכנע שיש הצדקה לכך, לאחר ששקל את חומרת מעשי העבירה". זאת אומרת, אם יש פה כמו שחבר הכנסת מיקי לוי אומר - תקיפה בנסיבות מחמירות, הוא לא יגיד תקיפה בנסיבות מחמירות זה שווה עשרה ימים אבל בגלל שיש פה שיקול של קורונה אני אוריד לחמישה. כן, כי זה מה שהוועדה קבעה. - - - אם השיקול היחיד שאין מסוכנות ואין כלום, ורק בעניין של הימנעות מחקירה בגלל - - - אין, אז אסור לעצור בכלל. במצב הזה אסור לעצור. החוק הזה עכשיו נותן לו. לא, לא, לא. זו אי ההבנה. כי (ב2) אומר: "בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ב1). ואמרנו את זה הוא מכפיף את עצמו, רק אם מתקיימות העילות של המסוכנות או שיבוש, ואתה מוסיף על זה קורונה. אם אין לך את העילות של המסוכנות אתה לא יכול לעצור אותו ליום. - - - שלושה

הזיכרון הוא זה היה רק אתמול או שלשום. אני העליתי את העניין של חמישה ימים, ואחרי שהעליתי את העניין והתווכחתי

וקיבלתי אז את השכנוע שיש בעיה עם העילה, שזה יוצר עילה חדשה, ואף אחד מאתנו לא רוצה עילה חדשה. ולכן, חזרתי בי, והייתי גם אתמול נגד הסיפור. כשאני שומע כרגע גם את המשטרה אני משוכנע כמו שהייתי משוכנע לפני ששיניתי את דעתי שחייבים לשים את החמישה ימים. אני רוצה להגיד עוד משהו יש פה איזה מצג שהוא מצג לא נכון.

ייעצר אדם.

כולם התחילו את הבידוד שלהם ביום הראשון ויש לנו 14 יום? יש כאלה שביום העשירי, יש כאלה שביום השביעי, ולכן אני חושב שחייבים דווקא אחרי ששמעתי את ההסברים היום, אני משוכנע לחלוטין, בניגוד לדעתו של גור חובה לתת הגבלה של חמישה ימים. הנה, ראש אגף חקירות. אני מעלה את ההסתייגות להצבעה. - - - אני מבקש התייעצות, אדוני היושב-ראש. אני מבקש ממך לא לבקש. אם העניין הזה לא חשוב לממשלה,

- - - אתם יודעים מה? חבר הכנסת סעדי צודק. בשעה 09:15 מתחיל הדיון. אני דוחה את כל המשך הדיון בחוק למחר. - - - אני קובע שב-09:15 מתחיל הדיון שכבר נדחה מ-09:00 על הרמדאן, שמוביל אותו חבר הכנסת שחאדה.

לא ראוי. - - - הכל נכון, ולי יש זכות לקבוע מתי מצביעים. אני רוצה להזכיר לך שאתמול אני אמרתי לכם שהבקשה שלכם לרביזיה תדחה את ההצבעה ביום. לא חובתי. אני לא ממש חייב שזה יהיה היום במליאה. - - - לא נכון.

במקום חמש דקות אני נותן לך יום. - - - הוא סוג של מעניש - - - עופר, חמש דקות. חברים, אני רוצה שתבינו את הסיטואציה: אנחנו קבענו דיון. הדיון הזה הוא גם בנוכחות אנשים אחרים. אין שום חובה לוועדה